צוהריים טובים, אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת.

ח' בשבט התשפ"ב, 10 בינואר 2022. על סדר היום: בקשת יושבת-ראש ועדת העבודה והרווחה להקדמת הדיון בהצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 30 והוראת שעה), התשפ"ב-2021, מ/1480, לפני הקריאה השנייה והשלישית. חבר הכנסת מופיד מרעי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש, בשם יושבת ראש הוועדה, ועדת העבודה והרווחה, כפי שאמרת: היום אנחנו סיימנו את כל ההכנה של החוק, גם הצבענו את ההצבעה אחרונה ואנחנו מוכנים להביא את החוק להצבעה. חלק מההסדר המעוגן בהצעת החוק הוא הוראת שעה שתחילתה ביום 1 בפברואר 2022, שתחול לתקופה של 18 חודשים. כלומר, מתחילת החודש. בתאריך הזה אמורים הנכים לקבל את התגמולים שלהם. נוכח הצורך בהתארגנות של משרד הביטחון ליישם את הוראת השעה, ונוכח ההתחלה המתקרבת, מבקשת הוועדה להקדים את הדיון בהצעת החוק ולהעלות אותה לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת עוד היום. אני מבקש ממך לאשר את זה כדי שנוכל להתקדם. תודה רבה, חבר הכנסת מרעי. האם מישהו מחברי הכנסת רוצה להתייחס?

מכיוון שהחוקים מגיעים בהסכמה, ואני אוהב לכבד להסכמות, אז אני שמח מאוד להקדים את הדיון. אני מקווה שזה ישפיע גם על החברויות בוועדות להגיע להסכמות. אני חייב לציין שאומנם הסיבה היא סיבה לא משמחת, הקורונה ונמצא פה גם חבר הכנסת טופורובסקי, שאני עד למאמצים שלו להגיע להסכמות אני שמח שאנחנו לראות את האור בקצה המנהרה. זה שבוע כן, שבוע לא. בוא נהיה אופטימיים. אנחנו בנימה אופטימית. היום אנחנו בשבוע אופטימי. בנימה אופטימית זו, חבר הכנסת טופורובסקי, אתה רוצה להוסיף משהו, או שנעבור להצבעה? לא, לא, רק לברך. אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד לאשר את קיצור תקופת ההנחה בהתאם להוראות?

אישור קיצור תקופת ההנחה פה אחד הבקשה אושרה פה אחד. בנימה אופטימית זו, אני נועל את הישיבה. תודה רבה לכם. בהצלחה. הישיבה ננעלה בשעה 13:20.